בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת,

ה-26 ביולי 2021. לגבי הנושא של סדר היום, קודם כל סעיף ג' יורד מסדר היום על פי